בוקר טוב לכולכם, אני פותחת את הדיון בפניכם בנושא הנוסח של הצעת חוק הרכבת התחתית. אנחנו התקדמנו יפה, והיום אנחנו בפרק של הקרקעות. אני מצטערת,